אני מתכבד לפתוח את ועדת הכנסת. הנושא לסדר-היום: בקשה לקיצור תקופת הנחה להצעת חוק להסדר מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים. רוויזיה, אדוני.

מישהו רוצה להעיר הערה לפני שאעבור להצבעה? אולי אדוני השר רוצה לומר משהו? אני מציע התייעצות סיעתית. מי בעד פטור מחובת הנחה?

רגע, יואל, אנחנו עכשיו מצביעים בתור אותה סיעה? שתי סיעות נפרדות. הצבעה בעד, רוב נגד,

פיקדון ואשראי בלא ריבית ע"י מוסדות לגמילות חסדים,

ההחלטה לפטור התקבלה.

הישיבה ננעלה בשעה 23:38.